אני שמחה לפתוח את ישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט של כנסת ישראל. היום אנחנו פותחים באופן רשמי את תערוכת ועדת החינוך, התרבות והספורט, כחלק מסדרה של תערוכות שאנחנו עורכים כאן. מנהלת הוועדה יהודית גידלי פעם אחר פעם מוצאת לנו אמנים ייחודיים ישראלים שמביאים לנו אור, עומק, תרבות ואמנות לתוך הוועדה. למעשה התערוכות האלה מעוררות המון המון השראה בקרב חברי הכנסת, ויוצרות בהם המון עניין. התערוכה שנפתחת היום, השם שלה היא "תל אביב-עיר ישנה חדשה". האמן הוא אסף גאם-הכהן, שנמצא אתנו כאן היום. קודם כל, אתן למנהלת הוועדה לומר כמה מילים, על הבחירה, ועל הייחודיות של האמן, ושל האומנות שמוצגת כאן בפנינו היום, ולאחר מכן כמובן אסף אנחנו נשמח שתספר לנו קצת על היצירות.

ועדת החינוך התרבות והספורט היא הוועדה היחידה בכנסת שמקיימת תערוכות. גם בגלל שמה, וגם בגלל שזה איזה שהוא תחביב שלי. הוועדה מציגה תערוכות שונות, מאומנים שונים, והיא מקיפה את כל מגזרי האוכלוסייה בארץ. היו פה תערוכות של דתיים, חרדים, צעירים, מבוגרים, חולי נפש, יהודים, דרוזים, ערבים, נשים, אתיופיות, כל מגזר אפשרי היה כאן. היתה פה תערוכה מאוד מיוחדת של הדר גולדין, ציורים שלו, ועוד יש בקנה תערוכות מתוכננות. אני גם משתדלת שלא רק הציירים יהיו במגוון, אלא גם האומנות המוצגת כאן. היו פה צילומים, היו פה תמונות בשמן, באקוורל, והיו פה גם רקמות שתלינו על הקיר, ואני מקווה שנמשיך במסורת הזו. ואני רוצה להודות לך גבירתי היושבת ראש שאת מאפשרת את המשך המסורת הזו, שכבר נמשכת שנים רבות, ואני מקווה שגם תימשך.

תודה רבה. אני חושבת שזה מביא המון המון עומק, והמון המון מהישראליות באומנות לתוך הכנסת. אנחנו זקוקים לזה לדעתי נפשית הרבה פעמים.

רבה על הדברים. האמן אסף גאם הכהן, נשמח לשמוע ממך קצת על היצירות, קצת להציג אותן בפנינו ולספר לנו עליהן.

אז כן, בפתח הדברים שאני רוצה להודות ליהודית על העשייה המבורכת שלה, על ההזדמנות הזו, זה לא עניין של מה בכך, בעיניי בכלל. מילדות אני נהנה לדמיין את העתיד, איך ייראו האנשים בעתיד. איך תראה העיר, איך אנשים ירגישו בתוך המרחב הזה. ואלה שאלות שעומדות בבסיס של היצירה שלי בשבע השנים האחרונות, שהתערוכה הזאת במקום מסוים מסכמת את התהליך הזה. זו תערוכת סיכום ביניים. מה שהתחיל כניסוי טכני, של שבירת תמונות שצילמתי, בתוך המחשב, סוג של משחק, התגבש עם השנים לשפה אומנותית, שבאמצעותה אני בוחן את אותן שאלות, את אותן תמות שהזכרתי קודם. ונראה שבתקופה כזו של שינויים מואצים, במיוחד אחרי הקורונה, עם כל הבידוד והמרחב הדיגיטלי שפשוט נסחפנו לתוכו, נראה שהשאלות האלו עוד יותר תקפות בתקופה הזאת. בתערוכה אני מציג עבודות על ושל תל אביב. תל אביב כמקום ותל אביב כרעיון. זה מקום שבמובנים רבים הוא פרי חזונו של הרצל, שגם כן ישב וניסה לדמיין איך ייראו החיים בעתיד. איך האנשים ייראו באותם מקומות. וזה מקום שמשמש עבורי גם כמקום מגורים, אבל גם כמקור להשראה. ונראה שלאחרונה גם העיר תל אביב עצמה לא עומדת כבר בקצב השינויים שנכפים עליה, ונראה כאילו היא מתפרקת ונבנית מחדש. היועצים המשפטיים של ועדת החינוך, התרבות והספורט, שחלקם גרים בתל אביב, ונהנים מהיצירות האלה יום יום. המקומות שמצולמים פה הם מקומות מכל רחבי תל אביב, מהצפון, מפארק הירקון, דרומה עד לדרום תל אביב, דרך המרכז, יש לנו פה את שיינקין, דיוטי-פרי בנתב"ג, שאולי הוא לא בתוך תל אביב,

קשה לחתוך את הקשר ביניהם. כיכר הבימה.

כמו המונית-שירות, כל כך תל אביבית, עם הריפודים הכחולים הבלתי נגמרים שלה. ובאמת הבסיס של העבודות האלה זה ניסיון לפרק ולבנות מחדש את החלל, ולראות איך האנשים בעצם מאכלים חלל כזה, שהוא דיגיטלי. מצד אחד, הדיגיטציה הזאת, המתיחה של הפיקסלים מפרידה בין האנשים, אבל מהצד השני אפשר לומר גם שהיא מחברת ביניהם, הקווים שנמתחים מצד לצד. וזו השורה התחתונה מבחינתי. האנשים שחיים בתוך המרחב, ממשיכים לאכלס אותו, זזים כל הזמן עם המרחב שמשתנה. וכן, נקווה שימשיך ככה. נהדר, ממש מעורר השראה ויפיפה. אנחנו נשמח אם תספר לנו קצת עליך,

על הלימודים, על הדרך. האמת היא שכאמן עשיתי דרך קצת מוזרה. לא למדתי אמנות אף פעם, למדתי במכללת ספיר בנגב, בשדרות, הנדסאי צילום, ואחר כך BA בקולנוע, ותואר שני במחקר התרבות באונ' תל אביב. אפשר לומר שבאיזה שהוא מקום נקלעתי לתוך עולם האמנות ככה בלי להתכוון. ולאורך כל העשייה האמנותית שלי אני מנסה לאתגר, אני מגיע מצילום, אני מנסה לאתגר את הגבולות של הצילום. העבודות שלי תמיד מתבססות על צילום, אבל אף פעם זה לא צילום ישיר, זאת אומרת לא להרים מצלמה ולהנציח רגע, אלא לראות איך הרגע הזה שמונצח, איך אפשר לפרש אותו באופנים שונים, איך אפשר לייצר איזה שהוא סוג של תקשורת חדשה מתוך חומר הגלם הזה שאספתי. לאורך השנים לימדתי דורות של צלמים, אני מלמד בקאמרה אובסקורה כבר משנת 2005, וראיתי את המדיום הזה מתפתח, ראיתי את התרבות, את תל אביב סביבי מתפתחת. אחרי שדרות עברתי לתל אביב, ואני שם כבר למעלה מעשור. אני גם מנסה, במהלך השנים, לייצר, להשפיע ברמה תרבותית וחברתית, אז אני כל שנה עושה איזה שהוא פרוייקט שהוא התנדבותי, בעיקר עם אוכלוסיות מוחלשות, פגועי נפש וילדים בסיכון, בני נוער בסיכון. כאמן זכיתי להציג ארבע תערוכות יחיד, גם בארץ וגם בחו"ל. זכיתי בפרס משרד התרבות לעידוד היצירה בשנת 2017, אז זו גם סוג של סגירת מעגל להציג פה. נהדר. אז קודם כל אני רוצה להודות לך בשם חברי הכנסת והוועדה כולה, וכל צוות הוועדה, שהעמדת לרשותנו את היצירות הנהדרות האלה. התערוכה הזו תהיה פתוחה למשך חודש, ויוכלו להגיע ולצפות בעצם ביצירות גם חברי הכנסת וגם הציבור הכללי שמגיע אל הוועדה, בין אם זה מוזמנים ובין אם זה אורחים שמגיעים אל הכנסת. אני רוצה להודות לך שאתה חולק אתנו כאן את היצירות הנהדרות, ושיהיה המון המון בהצלחה בהמשך הדרך. אנחנו נמשיך לעקוב אחריך. ומקווה לראותך בתערוכות נוספות, במוזיאונים, באירועים רבים נוספים. תודה רבה. תודה רבה. מישהו רוצה להוסיף משהו? אני אבא של האמן, ואני גאה בו. תודה רבה, אנחנו מזמינים את הציבור ואת חברי הכנסת להתרשם, אנחנו כמובן נמשיך להנות ממנה בחודש הקרוב. אני מודה לכל האומנים שהציגו עד כה בתערוכות, וכבר יש לי שתי תערוכות שכבר נמצאות בהמתנה, ואני שמחה ומודה שכל באי הבית יוכלו להנות מהתערוכה הזו.

נהדר. תודה רבה לכם. הישיבה נעולה.